אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום: דיון מהיר בנושא פתיחת שנת הלימודים ב-1.9 בסכנה בשל בעיות תקציביות ברשויות המקומיות, של חברי הכנסת מאיר כהן, ג'אבר עסאקלה וינון אזולאי. אני חוזר ומדגיש שאנחנו לא דנים בדיון המהיר הזה אני גם לא יכול לערער על דיון מהיר, אני חושב שזה גם נכון על פתיחת שנת הלימודים, שבזה עוסקת ועדת החינוך של הכנסת, והיא דנה ותמשיך לדון בעניין הזה. בדיון המהיר שהועבר אלינו אנחנו מדברים על בעיות תקציביות שיש ברשויות המקומיות, שכתוצאה מהן זה מעמיד בסכנה את פתיחת שנת הלימודים ב-1 בספטמבר. בבקשה, מאיר כהן. שלום, אדוני, תודה רבה לכם חברות וחברי הכנסת. אדוני, בהחלט מדובר אך ורק בשאלות תקציביות, שבוודאי יש להן השלכה קריטית. אנחנו בשעה 9:30 במסגרת ועדת החינוך נפגשנו בשעה טובה ומוצלחת עם שר החינוך ועם מנכ"לו. הסוגיות הללו עלו, אבל בהיבטים של משמעותם

אבל היות וגם הייתי ראש עיר, מהשיחות שלי עם ראשי ערים, באמת מתוך מצוקה אמיתית, ביקשתי מכבודו להביא את זה לדיון מהיר.

שנדע כולנו, יש 2,400 כיתות שחסרות היום במערכת החינוך, בכל המגזרים: המגזר החרדי והמגזר הבדואי, בפריפריה ובישובים החזקים יותר. משרד החינוך הכיר בצורך ואישר - - - חסרות כיתות גם בישובים החזקים?

כשמשרד החינוך אומר לעיריית תל אביב או לעיריית רמת גן: תעשו את זה. שם זה הרבה פחות קשה, אבל זה בולט מאוד מאוד בירושלים, אנחנו מכירים את הסוגיה הזאת, זה בולט בפריפריה, זה בולט בהרבה מאוד מקומות, שמשרד החינוך אישר אבל את התקציב לא העביר. יוצא אפוא שחלק מראשי הערים מגייסים כסף. אנחנו אומרים להם: קחו הלוואות, אנחנו ניתן לכם את הכסף אבל לא עכשיו. מדובר בסכום של 3 מיליארד שקלים. הבעיה מחריפה היום לאור הדרישה מבתי ספר

אילו היו מספיק כיתות אז בוודאי יותר ויותר תלמידים, למשל בכיתות ה'-ו' אומרים לי ראשי ערים: בכיתות ה'-ו' זה רק יומיים לימודים,

אבל אם היו לי בבית הספר יותר כיתות יכולתי לרווח את זה לשלושה-ארבעה ימים.

נושא אחד קשור בשני. אני מבקש להביא את זה לעיונך ולעיון חברי הכנסת. מה אנחנו רוצים? ראשית, 3 מיליארד שקלים, בלי שום קשר לקורונה, שהיו אמורים לעבור ולא עוברים לראשי הרשויות. שנית, בעניין ביטול הצהרונים. מה היה צריך לעבור? יש התחייבויות, אמרו להם: תתחילו לבנות. חלק התחילו לעבוד ועצרו וחלק לא התחילו לבנות כי אמרו: לנו אין הלוואות ביניים. אני ראש עיר שאם לא נותנים לי את הכסף לבנות את חדר הלימודים אין לי מאיפה להביא. אפרופו, בישובים חזקים יותר יכול ראש העיר מתקציבים שיש לו להשיג ולהתחשבן בבוא הזמן עם משרד החינוך, מה שאי אפשר לעשות בישובים חלשים יותר. אגב בעיריית ירושלים בזמנו כשניר ברקת היה ראש העיר לקחו הלוואות של מיליארדי שקלים. אני, אגב, התנגדתי. לא מיליארדי שקלים. לשון רבים זה לפחות שני מיליארד. זה לא היה שני מיליארד.

הייתה לזה משמעות רצינית. כן, בוודאי.

הדבר השני הוא ביטול הצהרונים. על אף העובדה שמתווה הלימודים לשנה הקרובה אושר על ידי משרד החינוך והשלטון המקומי, אין בתוכנית תקציב להארכת יום הלימודים לכיתות הגן ולכיתות א'-ב', כפי שנהוג בכל שנה, לרבות בפריפריה. המשמעות היא שדווקא במשברים הקשים האלה, כשאנשים לא עובדים, הילדים שלהם לא יכולים להיות בצהרונים. אגב,

האוכלוסייה החלשה אני תמיד אמרתי אמרו לי כמה חשוב הצהרון, אם מחזיקים את הילדים וגם נותנים להם חוגים, ולאוכלוסיות חלשות זה ארוחת הצוהריים החמה היחידה שהם

כשיכולתי בזמנו גם ציידתי את הילדים האלה בעוד מנה חמה בתוך התיק שלהם לקחת הביתה. שנדע כולנו שהילדים האלה לא הולכים לקבל את ארוחת הצוהריים

בגדול בכל הארץ, ובמיוחד באוכלוסיות החלשות. וזה שייך לתקציב, זה לא שייך לתקציבי הקורונה והוספות בחינוך. בכל שנה זה מתעורר וצריך לשים לזה סוף. הדבר האחרון,

והוא חשוב ביותר, יש טרמינולוגיה מטעה במשרד החינוך. אתה בוודאי מכיר את זה, ואומרים לי את זה גם בבני ברק

גם בדימונה וגם בירוחם. כשמשרד החינוך רוצה להשתחרר ממשהו הוא מתחיל לקרוא לו, או לכנות אותו: או החינוך המשלים או תוכניות העשרה.

שלמשל תוכנית היל"ה, שמחזיקה 7,000 ילדים ברחבי הארץ בכל המגזרים, אלה ילדים שהגיעו לקצה הרצף מבחינת

ונפלטו ממערכת החינוך, יש 7,000 כאלה שנמצאים במסגרות של קידום נוער. ינון אזולאי, אתה מכיר את זה בכל מיני מקומות. משרד החינוך קורא להם "החינוך המשלים". זה כאילו יש נשמה ויש נשמה יתרה. להם זה לא נשמה יתרה, זאת המערכת שלהם. זה חבר'ה שאם לא יבואו להיל"ה אז הם לא ילמדו בשום מקום אחר. כל המורים של היל"ה ו-7,000 הילדים, יש סכנה שמרחפת מעל ראשם, ללא קשר לקורונה. כשיש בעיות של קורונה או כשיש בעיות תקציביות, האוכלוסיות החלשות האלה הן הראשונות להיפגע. זה לא רק היל"ה. בוודאי שמעת על מיל"ת יום הלימודים הארוך בפריפריה, בוודאי שמעתם על תוכניות הצהרונים לכיתות א' ג', תוכניות העשרה של קרן קרב זה פתאום מתחיל להיות תוכנית העשרה. יש תלמידים בתוך המערכת שאם אין את קרן קרב הם לא מקבלים שום דבר מעבר ל: 2=1+1, אפרופו לימודי ליבה. אגב, מי שמכיר את זה, עם אותה תוכנית של קרן קרב עשינו פלאים בתוך מערכת החינוך. זה היה שלב כל כך חשוב בחינוכם של הילדים. ובוודאי תנועות הנוער וארגוני הנוער, שאדוני כאן בוועדת הכספים צריך לטפל בזה, ללא קשר לשאלות הקורונה. אני מבקש ממך, אדוני, לפנות לשר האוצר ולשבת איתו ולהזמין אותו לוועדה הזאת. ה-3 מיליארד שקל האלה הם הנשמה של מערכת החינוך. בסופו של דבר הכול יסתדר, אבל זה כל שנה וכל שנה עולה מחדש, ואלה הבנים החורגים של מערכת החינוך. אמר היום שר החינוך בוועדת החינוך שתלויים 1.5 מיליארד שקלים במשרד האוצר לטובת קרן קרב והיל"ה וכולי, אבל אי אפשר להעביר אותם כל עוד אין תקציב. יודע אדוני שכנראה אני לא בטוח, אני מקווה שלא יתנו עוד שהות של שלושה חודשים עד להעברת התקציב, אתה בטח יודע טוב יותר ממני, אז הנה עוד שלושה חודשים שלא יימצא פתרון לדבר הזה. אם אפשר להקדים ואם אפשר לעזור תבוא עליך הברכה.

ג'אבר עסאקלה נאלץ ללכת לדיון אחר שהוא יזם בוועדת העבודה והרווחה. ינון אזולאי, מן המציעים, בבקשה.

שחבר הכנסת מאיר כהן דיבר באמת כמעט אין מה להוסיף כי הוא הקיף את הדברים. אני רק אחזק בשני דברים. דבר ראשון, את תוכנית היל"ה אני מכיר מקרוב. ניהלתי פרויקט של נוער נושר ותוכנית היל"ה פשוטה הצילה נערים שלמדו ולקחו איתם כלים, כי גם בשנים שהם היו בתלמוד תורה או בבית הספר הם לא למדו בגלל כל מיני לקויות שהיו להם. תוכנית היל"ה הקנתה להם כלים. ראיתי אותם היום כשהם כבר הקימו בתים וברור שהתוכנית הזאת עשתה להם טוב. התוכנית הזאת חשובה מאוד. אני החילוני דאגתי שיקבלו גם תורה. הבאנו לשם רבנים. אתה לא חילוני.

אני מעיד על כך שכאשר מאיר כהן היה שר הוא היה מאה אחוז. תודה רבה. דבר נוסף שחייבים להעלות פה, יש גם משהו שהוא לא במשרד החינוך מעונות היום. יש כ-370 מיליון שקל של מעונות היום, שנתנו התחייבויות ואין מה לשלם ועצרו את הבנייה שלהם. מעונות יום זה עוד הורים בעבודה. אם לא תיתן אותם ואנחנו נעצור את התקציב הזה, שבעצם כרגע נעצר, אז יהיו הרבה הורים שיצטרכו לעזוב את העבודה בשביל לשמור על הילדים שלהם, או יצטרכו לשלם יותר והם לא יוכלו לעמוד בזה. לכן אני רוצה לחזק את שני הדברים האלה. חייבים לעשות הכול על מנת לפנות לשר האוצר. נכון שאין תקציב אבל יש דברים שאפשר לעשות, גם "עיר ללא אלימות" ועוד דברים, שאם נתחיל לפרט לא נגמור עם זה. כמה דברים היום נעצרים בגלל שאין תקציב. החינוך של הילדים שלנו ב-1 בספטמבר

במיוחד במצב של כל הקפסולות האלה, שילדים בכיתות ז'-ח' לפי הצפוי כרגע לא אמורים להגיע לבית הספר, אולי פרט לפעמיים בשבוע.

אומרים להם: תתחלקו לקבוצות, וזה אומר שחלק מן הילדים לא ילמדו בכלל. לתת להם פעמיים בשבוע או פעם בשבוע הילד כבר מגיע, ומה קורה לו בכל המשמעת של השבוע, בזום או לא בזום? זה כבר לא משנה. היית בא למגזר שלנו, כשאתה אומר לילד: תיכנס למרחב הקולי אנחנו יודעים כמה קשב יש במרחב הקולי. אסור לאפשר את הדבר הזה. היום אנחנו אומרים: במקום לעודד אז אנחנו עוצרים את הבנייה של הכיתות האלה? היום השאיפה צריכה להיות לבנות כיתות של 18 תלמידים במקסימום, להגדיל עוד ועוד את התקציב ולא לעצור אותו.

לפני שאנחנו ממשיכים הלאה אני רוצה לומר. אנחנו ביהדות התורה לא הבענו עדיין דעה לגבי הצעת החוק, שאומרת להאריך את המועד של התקציב בעוד שלושה חודשים כדי שלא נלך לבחירות. אני אומר לכם את האמת: אצלנו יש התלבטות לא פשוטה בעניין הזה. השר אריה דרעי והשר ליצמן ואני ישבנו ביום חמישי, אנחנו מתנגדים לבחירות מכול וכול, אנחנו לא שונים בעניין הזה מכולם, אבל להאריך עכשיו את המועד, הפירוש הוא שאין תקציב. זה מה שהעליתם פה ועוד מה שלא העלינו. המציאות היא שאנחנו פשוט משתקים לחלוטין את המדינה. מי יסבול מזה? יסבלו מזה מעמד הביניים והשכבות החלשות.

אצלנו יש התלבטות, האם שווה כל העניין הזה. הולכים לדחות את התקציב זה דבר נורא. מה עושים בינתיים? מביאים כל הזמן תקציבים. הולכת להגיע לפה היום אחר הצוהריים בקשה לאישור 4.2 מיליארד שקל עבור הטיפול בקורונה במשרד החינוך, ואחרי זה הולכת להגיע, ככל הנראה אם יגיעו להסדר, בקשה לאישור עוד 8.5 מיליארד שקל עבור כל מיני דברים משרד התפוצות ומשרד החקלאות. הכול חשוב,

אין ויכוח על העניין הזה, אבל מה המשמעות של העניין? המשמעות היא שכל מה שהעליתם כאן ישותק, זה המשמעות של העניין. אסור ללכת לבחירות, זאת עמדתי, זאת עמדתנו, אסור ללכת לבחירות, אבל צריך לפתור את הבעיות האלה. אלה לא דברים שאנחנו יכולים לשחק איתם. אנחנו משחקים בחיי אדם, אנחנו משחקים בילדים, אנחנו משחקים בדברים שהם נורא ואיום. לפני שאאפשר לחברי הכנסת להתייחס, חיים ביבס פה, יושב-ראש מרכז השלטון המקומי. ביקשנו ממנו שהוא גם ישתתף בדיון הזה. חיים ביבס, זה נכון שאתה רץ לראשות הממשלה? אין סיכוי. אני חבר ליכוד ואני אשאר בליכוד. אבל ראיתי ביתד נאמן שאתה רץ לראשות הממשלה. אמשיך לבקר את הממשלה כשצריך ואמשיך לחזק אותה כשצריך, והכי חשוב, אני קודם כול ראש עיריית מודיעין ויושב-ראש מרכז השלטון המקומי ונעשה הכול כדי לשמור על הרשויות. יש כמה דברים, עם כל הכבוד, שאם לא יעברו באופן מידי המשמעות היא קטסטרופה למערכת החינוך.

נתחיל בכותרת המרכזית שרלוונטית לכל המגזרים ולכל הרשויות במדינת ישראל: בינוי כיתות לימוד. אנחנו עם מחסור של יותר מ-2,400 כיתות, מושכים את זה כבר ארבעה חודשים. מישהו באוצר בטוח שאם הוא יצליח לעכב את זה, למרות שזה 1 בספטמבר הבא ואנחנו כבר באיחור, הוא בטוח שזה לא יקרה. אני חושב שהניסיון הזה בתוך האוצר לא יצלח כי אנחנו נעשה הכול, מלחמת עולם כדי להביא את הכיתות האלה. ועדת הכספים צריכה לשים את זה כתנאי, יש לה אינטרס גם לאומי וגם סקטוריאלי להביא לכך שנחלץ את הדבר הזה כי רשויות רבות וראשי רשויות רבים יעמדו אצלכם בתור כדי להסביר לכם: רבותי, או שתעבירו את זה או שאנחנו לא נפתח את שנת הלימודים. אנחנו עומדים על כך שאנחנו רוצים את זה כמה שיותר מהר. הדבר השני, כל צהרוני ניצנים שהם תלויי תקציב. ב-1 בספטמבר הם לא יתקיימו אם לא תעבור קופסת תקציב ייעודית לדברים האלה בחינוך. הדברים הנוספים, שחלקם עם בירוקרטיה מטופשת, ניקח למשל את תוכנית היל"ה, תוכנית לילדים בסיכון, תוכנית שנפלה בין הכיסאות בין משרד החינוך לבין המשרד החדש בראשות השר אלקין. מישהו משחק משחקים. זה בדיוק כפי שהיה עם תקציבי נוער וכפי שהיה עם תקציבים נוספים. אין שום סיבה בעולם מבחינה בירוקרטית לשים את זה בצד. צריך לטפל בסוגיה, להעביר את הכסף ולהשאיר את התוכנית, שהיא חשובה יותר מהרבה דברים אחרים. אנחנו לא ניתן לזה לקרות. יש גם את הנושא של מיל"ת שדיברו עליו והוא חשוב, יש את קרן קרב. מדובר פה באלפי אנשים שזו העבודה שלהם. דרך אגב, אין פה גם תוספות תקציביות. זה שמירה על התקציב הקיים כדי להפעיל אותו. כל אלה ביחד מתחברים לעוד דבר אחד מרכזי שהוא לא פחות חשוב: אנחנו מדברים על פתיחת שנת לימודים, מדברים על לימודים מקוונים, מדברים על כך שתלמידי מדינת ישראל צריכים מה שנקרא "ברזלים" מחשבים,

כל הדברים. כבר בתחילת יולי ביקשנו שייצאו לדרך על מנת לרכוש את כל הציוד ואת כל מה שצריך. אנחנו נמצאים עכשיו ב-10 באוגוסט. משרד האוצר ממשיך עם הבירוקרטיה שלו. הוא רוצה לעשות רכש מרוכז שבסופו של דבר יביא את הציוד לרשויות המקומיות. אני אומר לך שבהתנהלות שלהם זה פחות או יותר כמו המענקים אנחנו נקבל את זה הרבה אחרי פתיחת שנת הלימודים. אנחנו יודעים לפעול מצוין דרך הרשויות המקומיות, יודעים לעשות את זה מצוין דרכנו, דרך חברות של השלטון המקומי. אין שום סיבה בעולם שזה יתעכב. תעבירו לנו חלק יחסי כדי שנוכל לעשות את זה באופן מידי, כי אנחנו יודעים שהם ייתקעו ובסוף ב-1 בספטמבר נהיה בלי מחשבים, בלי דיגיטציה ובלי כל מה שצריך. הדבר היחיד שיהיה זה אולי קצת כוח אדם ואמצעי חיטוי.

ביבס, אמר שר החינוך שעד ינואר 50% מהתשתיות והמחשבים יותקנו, ועד לסוף השנה הבאה 100%. אתה צודק בהערה שלך, שאם הם יעבירו תקציבים לראשי העיריות זה ייגמר בתוך חודשיים. אנחנו בדקנו: אנחנו יודעים להגיע למצב שעד 1 בספטמבר נדע להעמיד 50% לפחות מן הרכש הנדרש לרשויות המקומיות.

חבר הכנסת שחאדה, בבקשה. תיכף נשמע גם את נציגי משרד האוצר ומשרד החינוך. אני רוצה להתריע. אתמול דיברתי עם מר מודר יונס, יושב-ראש ועד הרשויות המקומיות הערביות. בישובים הערביים תהיה בעיה חמורה לפתיחת שנת הלימודים בגלל מחסור חמור בתקציבים. אנחנו ממילא סובלים ממחסור בכיתות לימוד, וברוב הכיתות לומדים בין 35 39 תלמידים, וזה לא מספיק לפצל את הכיתה. ברוב הרשויות המקומיות חסרים אמצעים להכין את בתי הספר לתקופת הקורונה מחיצות, מחשבים, אמצעי מיגון וחיטוי, כל האמצעים הדרושים ממשרד הבריאות ומשרד החינוך, אין באפשרות הרשויות המקומיות הערביות להכין את בתי הספר לפתיחת שנת הלימודים. לכן נדרש טיפול מיוחד במצוקה של הרשויות המקומיות הערביות, שממילא היו בנחיתות עוד לפני הקורונה ועוד לפני הדרישה לפצל כיתות. אין אולמות ואין חדרים זמינים כדי לפצל או להשתמש בהם, כדי לענות על דרישות משרד החינוך והבריאות. זה הזמן לטפל במציאות העגומה הזאת. תודה רבה. משה שגיא ממשרד החינוך, בבקשה. שלום. הרב גפני, ברצוני לציין כי קיים פער, חוסר של כ-4 מיליארד ש"ח בפעולות המשרד במסגרת התקציב ההמשכי. החוסר הזה נובע קודם כול מפער בין התקציב ההמשכי לבין תקציב 2019 בגודל של 1.5 מיליארד שקל, ועוד 2.5 מיליארד ש"ח של עודפים מחויבים, שחלקם הועבר, סכום של 1.44 מיליארד שקל, אבל החשכ"ל לא נותן לנו להשתמש באותם 1.44 מיליארד שקל מתקציב המשרד. לכן רוב הפעולות שציינתם כאן עכשיו תקועות ואנחנו לא יכולים לפתוח את שנת הלימודים בכל התוכניות התוספתיות והמשלימות אם זה תוכנית היל"ה, קרב, מיל"ת וכל התוכניות האחרות. מעבר לזה, יש עוד פעימה של 1.1 מיליארד שקל

בסך הכול הסכום הוא 4 מיליארד שקל. זה מונע מאיתנו לפתוח את שנת הלימודים לכל התוכניות המשלימות במסגרת תקציב המשכי. ככל שיהיה תקציב מדינה אני מאמין שהנושא ייפתר, או שתהיה הנחיה של החשכ"ל שתאפשר לנו להשתמש ב-1.44 מיליארד שקל שקיבלנו. בעינינו זה נרות חנוכה

למה אתם לא יכולים להשתמש במיליארד הזה? יש הנחיה של החשכ"ל שאנחנו לא יכולים להשתמש מכיוון שלטענתם זה פורץ את מסגרת התקציב ההמשכי. נתנו לנו פה צ'ק ללא פירעון, שהוא לא תקף. אבל יש דברים שהתחייבתם,

מה שהעלה חבר הכנסת מאיר כהן. עכשיו אתייחס לנושא בניית כיתות. קודם כול, בתקציב ההמשכי קיבלנו את המסגרת המחויבת של תוכנית החומש של 3,400 כיתות בשנת 2020. יש צורך נוסף של יותר מ-2,400 כיתות. היה דיון עם מרכז השלטון המקומי ומשרד האוצר, שבו נקבע שבמסגרת דיוני תקציב 2020 הנושא הזה יעלה במטרה למצוא לו פתרון. מאחר ולא הגענו למצב הזה שיש דיוני תקציב לשנת 2020 אז הנושא הזה בכלל לא נדון. ככל שלא יהיה תקציב 2020 מאושר אני לא רואה פתרון לחוסר הזה. אני מחזק את הדברים שלך, אדוני. פשוט לא יאומן. גנאדי קמינסקי נמצא פה?

אין לי משהו להוסיף. זה מה שנאמר. אנחנו מכירים. אין לי מה לחדש ביחס

אם היה עכשיו תקציב מאושר, אם הכול היה בסדר, מה המצב שלנו מבחינתך? חסרות בסביבות 3,400 כיתות כי זה מספר דינמי, כל הזמן מאשרים תוכניות חדשות וכל הזמן יכולת הביצוע קיימת. אנחנו מדברים רק על תוכניות מאושרות. זה המחסור ואנחנו מחכים שזה יבוא, כי בדיון משרד האוצר הביע נכונות לשקול את זה ולהתייחס לזה בתקציב החדש.

אתם לא יכולים לאשר היום שום דבר אם אין תקציב? לא, אין לנו כסף כמובן. את כל התקציב אנחנו מקבלים ממשרד האוצר.

אסור לרשות מקומית להתחיל בנייה לפני שהיא מקבלת הרשאה תקציבית. את זה אני יודע, אבל המשמעות היא שאנחנו מגיעים לתחילת שנת הלימודים בעצם בלי בנייה. שנת הלימודים הנוכחית היא לא בעיה. הבעיה היא שנת הלימודים הבאה, כי כפי שאתם יודעים, לבנות בניין לוקח זמן. אם תוך חודש חודשיים לא מתחילים לבנות אז לא יהיו מבנים. יש מצב שהעברתם הרשאה תקציבית ואת הכסף לא העברתם והתחילו בנייה? הסידור הזה שאתה מתאר היה עד 2019 אבל אז החשכ"ל אסר על המהלכים האלה ומאז הם

אתה מדבר על אתמול, אתה לא מדבר על לפני כן.

המציאות היא שקיבלו הרשאות ולא קיבלו כסף, התחילו לבנות וחיפשו מאיפה לשלם את הכסף הזה. הבעיה קיימת. זה בעיקר רשויות מקומיות חזקות. היום זה לא קיים. אמרת שהשנה אין בכלל בעיה בכיתות. אני יודע שיש בעיה.

אבל אפילו היום אם יהיו הרשאות אף אחד לא יספיק לבנות בניית קבע של כיתות. השתמע מדבריך כאילו בתחילת שנת הלימודים הנוכחית ב-1 בספטמבר זה בסדר.

רק זה לא אותה בעיה כמו זו שתהיה בשנה הבאה, זה מה שאתה אומר.

על זה אנחנו מדברים. יש בעיה גם השנה. יש לנו תקציב למבנים יבילים ואנחנו פותרים את זה בעזרת מבנים יבילים. אבל הרשויות המקומיות מודאגות,

שאם בזמן הקרוב לא תתחיל הבנייה אז תהיה מצוקה גדולה מאוד לקראת ספטמבר הבא.

עאידה תומא

אני חושבת שכולם יודעים את מה שאמר חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, שהמצוקה בבתי הספר הערביים הרבה יותר חמורה. ברבות מן הרשויות המקומיות המחסור בכיתות מאוד מאוד ברור וחד. עכשיו עם כל הצעדים שצריך לנקוט בהם, כמו פיצול כיתות וכמו לימודים בקפסולות, זה יקשה מאוד על בתי הספר. כפי שנאמר, ראשי הרשויות המקומיות הערביות אמרו בצורה הכי ברורה שהם יתקשו מאוד לפתוח את שנת הלימודים. האם יש דיון מיוחד? האם יש הצעות קונקרטיות בעניין הרשויות המקומיות הערביות? דבר נוסף, בשבוע האחרון אני מוצפת בפניות ופגישות עם מורים ומנהלים של פרויקט היל"ה וגם עם מנהלים של יחידות הנוער ברשויות המקומיות. הם אומרים בצורה הכי ברורה: אם פרויקט היל"ה יפסיק אז היחידות גם ילכו הביתה כי בלי הלימודים כמעט אין מה לעשות עם הנוער הזה. אני מודאגת מאוד. אנחנו מדברים על נוער שיכול להיות קורבן מהיר מאוד להידרדרות לכל מיני מקומות קשים, שיהיה קשה יותר אפילו לשקם אותם אחר כך. אנחנו מדברים על תעסוקה של המורים והמנהלים של הפרויקטים, אבל בעיקר אנחנו מדברים על הנוער עצמו. עד עכשיו לא שמענו שום תשובה ברורה, לא בנושא התקציבים לרשויות המקומיות הערביות ולא בנושא היל"ה ופרויקטים אחרים כמו קרן קרב. ומילה אחרונה, כבוד היושב-ראש, בגלל שאתה התייחסת לעניין התקציב. נאמר לנו מתחילת הדרך של הקואליציה הזו שהיא הוקמה למרות הכול בגלל שרוצים להציל את המצב ולטפל בענייני קורונה. לצערי הרב, מה שאני רואה עד עכשיו, שרק דואגים לאינטרסים האישיים של מי שעומד בראש הקואליציה במקום לטפל בבעיות הקונקרטית האלה. איך ייתכן שאנחנו באמצע חודש אוגוסט, מדברים על איך לפתוח שנת לימודים - - - מה שאת מעלה הוא נושא חשוב מאוד, אבל זה לא בוועדת הכספים. זה בוועדה לענייני ביקורת המדינה. מה לעשות, אתה דיברת על החשיבות של אישור תקציב. בגלל שמה שהעלו כאן הוא תלוי תקציב. צריך למצוא פתרון. הם מתדיינים האם יהיה תקציב חד-שנתי או דו-שנתי. זה לא הדיון האמיתי. הדיון האמיתי הוא איפה תהיה נקודת היציאה מן הקואליציה, זה הדיון האמיתי. תודה רבה. בצלאל סמוטריץ', בבקשה. אדוני היושב-ראש, דיברת קודם על הדילמה שלכם לגבי הצעת החוק שתעלה כאן ביום רביעי. אני רוצה לומר באמת עכשיו, מנקודת המבט של אזרח במדינת ישראל, ההתנהלות שלכם בקואליציה הזאת היא בושה וחרפה, פשוט בושה וחרפה. אנחנו פוגשים את זה בכל יום בהיבט אחר. עכשיו זה היל"ה, זה כנפיים של קרמבו, וקרן קרב,

אתה מכיר את המצב של המוכש"ר ושל הישיבות ושל החמ"ד, שנמצאים בקריסה טוטלית, ואגב לא רק במשרד החינוך. חלק גדול ממשרדי הממשלה משותקים לחלוטין תקציבים לא עוברים לרשויות המקומיות לתוכניות הכי משמעותיות שיש, כי אין תקציב מדינה וכי המדינה לא יכולה להתנהל עם תקציב של 1/12 שנכנס לתוקפו עוד לפני שנת 2018 בכלל. או שתעבירו תקציב, או שתלכו הביתה. אני אומר את זה בצורה הכי חד-משמעית שיש. בחירות זה נורא ואיום, ומי שיהיו אחראים לחוסר האחריות הזה כי מתעסקים בפוליטיקה קטנה. אין ילד אחד במדינת ישראל שלא יודע

של הוויכוח על תקציב חד-שנתי או דו-שנתי הוא ויכוח פוליטי לחלוטין, האם תהיה יציאה במרץ או לא תהיה יציאה במרץ, האם תהיה רוטציה או לא תהיה רוטציה. אתם משחקים על הגב של אזרחי מדינת ישראל. לדחות עכשיו בעוד 100 ימים את התקציב כדי להמשיך את מלחמות גני הילדים האלה? מה אתה רוצה מגנאדי קמינסקי ומה אתה רוצה מאנשי משרד החינוך? באמת אין להם פתרון לזה. תפסיקו לתזז אותם ולהביא אותם לוועדות כאילו שהם צריכים לתת את הפתרונות שאתם לא נותנים. לא, לא, לא אמרתי את זה. אל תדחו את התקציב ב-100 ימים. מה יקרה ב-100 הימים האלה? איך משרדי הממשלה יתפקדו? איך הרשויות המקומיות יתפקדו? איך תיפתח שנה ב-1 בספטמבר? איך הישיבות ייפתחו? אם את המינימום שבמינימום, ובאמת אני אומר כאופוזיציה: אנחנו לא רוצים בחירות למרות שזה טוב לנו בסקרים, כי זה חוסר אחריות לקחת את מדינת ישראל במשבר הזה לבחירות. עוצמה כזאת של ניתוק לא ראינו. אבל המינימום שבמינימום, להעביר תקציב מדינה כדי שהמדינה הזאת תוכל לתפקד בצורה נורמלית, כדי שילדים לא ייזרקו לרחובות, את המינימום הזה אתם לא מסוגלים לעשות. אז אין לכם הצדקת קיום. מה המשחק הזה עכשיו? אז ביבי יתמוך ביום רביעי בקריאה טרומית כדי שהחוק של יאיר לפיד לא יעבור. הכול פוליטיקה על הגב של אזרחי מדינת ישראל. אנחנו כחברי כנסת מקבלים את הפניות האלה ואין לנו מענה, באמת אין לנו מענה. מה אני יכול לעשות? מה אתה יכול לעשות? הרי גם אתה לא יכול לעשות שום דבר, כי החוק קובע שמתנהלים בתקציב של 1/12. תעבירו תוך שבועיים תקציב מדינה, לא משנה אם הוא חד או דו או תלת. תנו למדינה להתנהל, תנו לאזרחי ישראל לקבל את המענה המינימלי שהם צריכים לקבל מן הממשלה שהם בחרו. באמת אני אומר, אם אתם לא מסוגלים אז תלכו הביתה. אין שום הצדקת קיום לממשלה שאת המינימום של מינימום של תקציב בסיסי, עוד לפני חבילות קורונה, לא מסוגלת לתת לאזרחי מדינת ישראל. לענות או לא לענות? לא לענות. מה אתה יכול לענות? אני לא יכול לענות. מה אתה יכול לענות? אתה יודע שאני צודק. אתה יודע שאני צודק. אתם הייתם צריכים להגיד כבר לפני חודש שאם אין תקציב מדינה אתם תפילו את הממשלה.

ברגע שאנחנו נגיד שראש הממשלה נו,

אתם הרי במערכת הבחירות תגידו לנו. אנחנו נגיד שהכול פוליטיקה, שאתם לא מתעסקים בלשרת את אזרחי מדינת ישראל, שאתם לא דואגים לציבור שלכם, שאתם לא דואגים לעם ישראל,

זה לא אנחנו צריכים להגיד, הציבור מרגיש את זה בכיס שלו, עם החינוך של הילדים שלו, עם החברים והשכנים שלו שהם נוער בסיכון. אתה יודע שבכל שנה יש תוכנית לטיפול בחופים בנוער בסיכון והיא לא מתוקצבת? זה 3 מיליון שקל, זה בדיחה מהצחוק, אבל אי אפשר כי אין מענה. אתה יודע שאני לא מרפה מן העניין הזה אפילו דקה אחת. אבל הפתרון הוא לא שאתה תתאמץ. הפתרון הוא שיהיה תקציב מדינה.

אני אבוא ואגיד, שמה? או שעובר תקציב מדינה או שהולכים לבחירות. אין הצדקת קיום לממשלה שלא מסוגלת את המינימום התפקודי הזה לעשות. עם זה פתחתי את הדיון, אמרתי. אז חיזקתי אותך בזה. כל הכבוד לחבר הכנסת אזולאי, שדרעי קפץ ואמר מיד שהוא תומך. בצלאל, אבל אין בחירות עכשיו. אני אומר לשלטון המקומי: תשביתו. תפסיקו לשחק את המשחק הפוליטי הזה של ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי. תן לו. הוא שכח שהוא היה שר התחבורה - - - דבר אחד אי אפשר לקחת ממך, את הפוליטיקה שאתה עושה עם הדבר הזה, עם הנאומים. זה בסדר גמור. אתה יודע בדיוק את המצב. גפני, אני עושה פוליטיקה? אני באופוזיציה היום ואני תומך ברוב מה שאתם מביאים. אני לא עושה פוליטיקה כי אני אדם אחראי. היחידים שעושים פוליטיקה זה נתניהו וגנץ, על הגב של אזרחי מדינת ישראל, את המלחמות הפוליטיות שלהם. על תקציב הם לא מסוגלים להחליט. ואתם יושבים שם ולא דופקים על השולחן. אבל הציבור קונה את מה שאתה אומר ובסקרים הוא מעלה אתכם.

הציבור פשוט רואה, והציבור מרגיש את זה בכיס שלו ובמכולת שלו ובחשבון הבנק שלו ובילדים שלו שלא מקבלים מענה.

עם כל הכבוד, הרבה דברים עשיתי בעניין הזה. אני מבקש לשמוע את נציגי משרד האוצר. אני מאגף התקציבים במשרד האוצר. אתייחס לסוגיית הבינוי. המסגרת לתוכנית הבינוי נקבעה בהחלטת ממשלה על תוכנית החומש לשנים 2017 2021, שלמעשה הגדילה ב-60% את מה שנקבע

החומש הקודמת.

הכיתות נבנו גם השנה. זה ההתייחסות לבינוי. הן נבנו גם לתש"ף וייבנו גם לתשפ"א. הצרכים שאתם מציפים יכולים להיות מוצפים לקראת בניית תוכנית החומש הבאה במסגרת הצרכים שיציף משרד החינוך. בינתיים איפה הילדים ילמדו? מה עושים בינתיים? הצרכים שהצפתם רלוונטיים לשנה הבאה, לא

תצייני רק שהתוספת של 60% בתוכנית החומש לא סגרה את הפער. היה פער של כ-4,000 כיתות. באה התוכנית הזאת וקצת צמצמה. אבל כשאתם מדברים על בינוי אתם לא לוקחים בחשבון שצריך פעם אחת לתקצב בצורה מסיבית בכדי לסגור את הפערים. אני מאוד מכבד אותך ומעריך אבל בסופו של דבר לא נתת תשובה לתלמידים שאין להם ב-1 בספטמבר היכן ללמוד. שואל חבר הכנסת מאיר כהן, וגם אני שואל והאחרים שואלים: מה אתם מציעים לעשות ב-1 בספטמבר? ב-1 בספטמבר, כפי שגנאדי קמינסקי אמר, לכולם יש איפה ללמוד.

ב-1 בספטמבר לכולם יהיה איפה ללמוד. איפה שיש צורך, יש מבנים יבילים שהמשרד מכין. גנאדי התייחס לזה ויוכל להתייחס לזה עוד בהרחבה. אנחנו מתקצבים בהתאם לתוכנית החומש. ובמקום שלא יהיה לתלמידים איפה ללמוד, מה יהיה? יש מבנים יבילים שהמשרד בונה כשאין מקומות לימוד. אתם תיתנו מבנים יבילים שהם גם עולים כסף. אספר לך על המבנים האלה. רגע, ינון, אני רק רוצה לדעת. המבנים היבילים גם עולים כסף. מאיפה הכסף? הכסף נמצא בתקציב. המבנים היבילים תוקצבו במסגרת התקציב. ככל שיש צורך במבנים יבילים - - - איזה תקציב?

אני מתייחסת לשאלה השנייה ששאלתם בקשר לתוכניות הנוכחיות. תגידי את האמת כמות שהיא, גם אם היא לא נוחה. ה-1 בספטמבר מגיע בעזרת השם בשבועות הקרובים. תמונת המצב היא, העלו פה חברי הכנסת מאיר כהן וינון אזולאי את הבעיה שאנחנו מגיעים ל-1 בספטמבר, צריך כיתות ויש מקומות שבהם לא יהיו הכיתות האלה, במיוחד בתקופת הקורונה, שבה אנחנו צריכים לעשות את זה בקפסולות, באיזו צורה שיוחלט לגביה. אני שואל אותך את מה ששאלו פה: מה יהיה ב-1 בספטמבר במקומות שבהם לא יהיו כיתות? כסף אין, התקציב לא מאושר. מה עושים? מה את מציעה לעשות? את ממשרד האוצר. בנושא הבינוי יש מבנים יבילים, יש תקציב למבנים היבילים גם בתקציב ההמשכי. כמה כסף יש למבנים היבילים? אני יכולה לבדוק ואחזור אליכם עם תשובה. השאלה אם ראשי הערים קיבלו את זה. הבן שלי לומד במבנה יביל, בואו נקרא לילד בשמו: בקרוואן. היום קוראים לזה מבנה יביל וזה נשמע שם יפה. הקרוואן הזה דולף בחורף,

המזגנים לא הכי טובים. כשבאים לעשות אז העירייה אומרת שהיא צריכה לשלם את זה מתקציבה או שתלמוד התורה שלו ימצא תקציב. זה לא בא ממשרד האוצר. אז גם כשאת אומרת שחסרות כיתות, אין כסף שהולך למבנים היבילים האלה בשביל אותם תלמידים שברגע האחרון רואים שאין להם כיתות ואין להם איפה ללמוד. את לא יכולה להגיד: יש את הכסף הזה. הכסף הזה לא נמצא. אולי במסגרת של 2,400 כיתות את אומרת: הורדנו את זה משם, אבל זה לא מגיע באמת לעירייה. אולי תשאלו את חיים ביבס אם אתם מתקצבים את המבנים היבילים, הוא בטוח ידע לענות לנו על זה.

אחזור שוב. לא צריך לחזור.

באמת, אני נראה לך קשה הבנה? אם כן, אקח טיפול. בשנת הלימודים הקרובה, כפי שגנאדי קמינסקי אמר והוא יוכל להרחיב,

אין בעיה של מבנים.

הוא לא אמר שאין בעיה. הוא אמר שהבעיה תחמיר בשנה הבאה. אנחנו יודעים שיש בעיה. אני רוצה לעשות סדר בעניין, שלא יבוא אחרי כן חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' ויאשים אותי בזה שאני כאילו מאשים אתכם. אני לא מאשים אתכם, אתם לא צד בעניין הזה. אתם אנשי המקצוע. אתם צריכים לבצע את המסגרת שהמערכת הפוליטית

לפי המצב שידוע לנו, כל חברי הכנסת וגם החברים שהעלו את הדיון המהיר כאן, יש בעיה ב-1 בספטמבר. אמר גנאדי קמינסקי, בצדק, שהבעיה תחמיר ב-1 בספטמבר הבא. היום מה שיש זה מה שאנחנו נמצאים בו. זה עדיין לא הגיע למצב של קטסטרופה, אבל חסרות כיתות,

זה בכלל לא שאלה שיגידו את זה. אנחנו יודעים. אנשים פונים אלינו בתי ספר, מנהלים וכולי. אנחנו יודעים שיש בעיה.

פתרון בגלל שהפוליטיקאים לא נותנים פתרון. אם לא יהיה תקציב אנחנו נימצא בקטסטרופה. אמרתי בתחילת הדיון הזה: אצלנו יש התלבטות מה לעשות עכשיו עם הארכת המועד של התקציב. אנחנו יודעים שבלי תקציב עכשיו זה הולך לקטסטרופה ממש בכל הדברים החברתיים, הנושאים הכי רגישים, חיי אדם, נוער בסיכון, כל מה שהעלו.

היא לא התכוונה לזה. אגב, לכל מבנה יביל את צריכה אישורים כאילו בנית. עוד מישהו ביקש להתייחס? אני מבקש לסכם את הדיון הזה. הנהגת ההורים רוצה להתייחס. וגם הסתדרות המורים. וגם כוח לעובדים בעניין תוכנית היל"ה. בבקשה, אם אפשר בקצרה. אני מבקש שיתייחסו גם לתוכנית היל"ה ותוכנית קרב כי אנחנו מתייחסים רק לבינוי. זה חשוב, אבל גם זה חשוב. אשמח להתייחס.

סגנית יושב-ראש הנהגת ההורים הארצית. דובר רבות, גם פה וגם בוועדת החינוך, על האוטונומיה שניתנת לרשויות המקומיות לקיים את המתווה לשנת הלימודים הקרובה. בשביל שהן יוכלו ליישם את זה, אמר גם חיים ביבס לפניי, צריך להעביר אליהן תקציבים באופן מידי, כוח אדם תוספתי, עלויות ניקיון מוגברות, תוספת כוח אדם. כל הדברים האלה צריכים לקרות כבר אתמול, הם לא יכולים להמשיך לחכות. ה-1 בספטמבר הוא פה מעבר לפינה, והרשויות הערביות, אנחנו יודעים שהמצב שם חמור פי כמה וכמה וצריך לתקצב את אותן בהתאם. חשוב לנו מאוד שידאגו שיהיו תקציבים תואמים לכל התרחישים שמשרד החינוך צופה שיהיו. כבר למדנו מתקופת הגל הראשון שיש כל מיני שינויים, ועלויות של הסעות ושל צהרונים. צריך מראש לתקצב את כלל התרחישים. אי אפשר להמשיך במדיניות הזאת של הפלסטר, שהייתה טובה בגל הראשון כי הוא כאילו הפתיע אותנו. אנחנו לא מופתעים יותר. התרחישים ידועים לכל המשרדים. צריך לדאוג לזה. חוץ מזה, דיברו על תוכנית היל"ה. אני כן רוצה להתייחס. יש לדאוג ולאשר ולהעביר את התקציב מיד לכל התוכניות שבאות לסייע לאוכלוסיות המוחלשות בפריפריה: מיל"ת, קרב, היל"ה, אומ"ץ, מב"ר קצרה היריעה

אני יודעת שיש כאן דיונים בין קואליציה ואופוזיציה. לנו זה לא משנה כהורים. אנחנו רוצים שהילדים שלנו יקבלו חינוך כפי שצריך.

תודה רבה. רבותיי, אני מבקש לסכם את הדיון. חברי הכנסת העלו בדיון מהיר, שאושר להם על ידי הנשיאות, את נושא פתיחת שנת הלימודים ב-1 בספטמבר והסכנה של בעיות תקציביות ברשויות המקומיות. ועדת הכספים הביעה דאגה רבה מהמציאות הזו, שאנחנו מתקרבים ל-1 בספטמבר ותוכניות חינוכיות בנושאים המרכזיים של ילדים ונוער בסיכון, של נושאים רבים ושונים שיש במשרד החינוך ושיש בבתי הספר לא מתקיימים בגלל שלא עובר תקציב. אדוני, משרד האוצר לא התייחס לתוכניות היל"ה וקרב. אולי הם יגידו משפט אחד. בבקשה, את רוצה להגיד משהו בעניין הזה של תוכנית קרב, של תוכנית היל"ה וכן הלאה? את יכולה להגיד בעניין הזה משהו? תקציב המדינה לשנת 2020 טרם אושר. לכן כל עוד לא יאושר תקציב מדינה אנחנו פועלים בהתאם לתקציב ההמשכי, בהתאם לחוק. אנחנו מביעים דאגה רבה מהמציאות הזו, כפי שאמרתי קודם. לא החכמנו בעניין מה שנעשה. אנחנו דורשים שיהיה תקציב. אנחנו דורשים שגם במצב הזה שבו אין עדיין תקציב, שהתוכניות הללו והבינוי של הכיתות יהיו בסדר עדיפות עליון. צריך להעביר את הכסף הזה, למצוא כל דרך חוקית על מנת שיהיה אפשר להעביר את הכסף. אנחנו מביעים דאגה מן המציאות הזאת.

חוששים מאוד מפתיחת שנת הלימודים. לא נותר לנו אלא להתפלל שיהיה תקציב ושאנחנו נוכל להתמודד עם

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:25.